אני פותח את הישיבה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה,

יהיו פה מספר דיונים חשובים בהיבטים שונים. אנחנו פותחים את היום הזה